בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. היום יום רביעי, 18 באוגוסט 2021, י' באלול התשפ"א. אנחנו עוסקים